אנחנו מחדשים את הישיבה על אף שלא סגרנו את הישיבה אלא עשינו הפסקה. הנושא הראשון בו אנחנו דנים הוא הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. לגבי השאלה שנשאלה, האם רואים בנושא של הטבות המס נושא תקציבי

אני אתייחס לנושא התקציבי.

רוצה לציין שמה